בוקר טוב, אני מתכבדת לפתוח את הישיבה.

אחת בבוקר כדי לנסות ולטרפד את הצעת החוק הזאת. אני רוצה להודות לכם כי כל מה שעשיתם זה רק לתת לי עוד יותר מוטיבציה איך להעביר את